בוקר טוב, יום טוב, אני מתכבד לפתוח ישיבה של ועדת החוקה, חוק ומשפט. אני ממלא מקום של יושב הראש הקבוע, הוא ביקש ממני למלא את מקומו. היום ה' בכסלו התשע"ט, 13.11.2018. הנושא שלנו הוא טיוטת צו העיריות (עבירות קנס) (תיקון), התשע"ז-2017, של עיריית חולון. אתם מבקשים להניח בפנינו הצעות לתיקון של עבירות קנס, יש לכם כמה וכמה תיקונים. התיקון שמבוקש הוא תיקון לצו העיריות (עבירות קנס), התשל"א 1971. סעיף 265 לפקודת העיריות מקנה לשר הפנים, בהסכמת שרת המשפטים, סמכות לקבוע בצו שהעבירה על הוראה בחוקי עזר של עירייה היא עבירת קנס. אנחנו נדון בעבירות שנמצאות בחוקי העזר של העירייה, אבל הוועדה לא מוסמכת לשנות את חוקי העזר, רק לקבוע איזה עבירות מתוך העבירות שכבר קבועות בחוקי העזר של העירייה יהיו עבירות קנס,

עבירה שפקח יכול לבוא ולהשית בגינה קנס. עיריית חולון מבקשת להפוך עבירות מסוימות לעבירות קנס בשלושה תחומים שונים: שילוט, השלכת פסולת ואי איסוף גללים של בעלי חיים. נתחיל בחוק עזר לחולון (שילוט), התשס"ג-2003. זה חוק העזר שמכוחו העבירות בהן אנחנו כרגע מדברים. אני אציין רק שהיום צו העיריות לא מפנה לחוק העזר הזה, לחוק העזר מ-2003, אלא מפנה לעבירות שנמצאות בחוק עזר ישן משנות ה-60. חוק העזר הישן מ-62 בוטל בשנת 2003, כשחוקקו את חוק העזר החדש. עיריית חולון נמצאת היום במצב שבו חוק העזר שכתוב לה בתוך צו העיריות כבר לא בתוקף וגם חוק העזר החדש לא כתוב בצו העיריות, לכן אי אפשר לאכוף עבירות קנס מכוחו. למה חוק העזר מ-2003 לא בתוקף? חוק העזר בתוקף, אבל צו העיריות צריך לקבוע עבירות מתוך חוק העזר הזה שניתן יהיה להטיל בגינן קנס, שזה מה שהם מבקשים עכשיו שהוועדה תעשה. למה את בכלל מזכירה את חוק העזר הישן? מה שאני רק מנסה לתאר זה את המצב שהיום הם נמצאים בו, לפיו הם לא יכולים להטיל עבירות קנס מחוק העזר הישן שעסק בשילוט. משיחה עם היועצת המשפטית של העירייה הבנתי שיש להם איזו שהיא אפשרות לאכוף עניינים שקשורים לשילוט, כנראה מכוח איזה שהם חוקי עזר אחרים. אנחנו נשמח לשמוע על מה מדובר. הקנס שהם מציעים לכל סוגי העבירות שהם רוצים לקבוע כעבירות קנס של שילוט הוא דרגת קנס ב', שזה 475 שקלים. היה מעניין אותנו לדעת מה הפער בין מה שיש היום ובין 475 השקלים,

מה הקנס שאתם מטילים היום, בגין איזה עבירות,

האם הדרגות האלו נקבעו רק לעיריית חולון, או שאלו דרגות שמשרד הפנים קובע? האם דרגת קנס ב' או ג' גבוהות יותר מדרגת קנס א'?

הכי גבוה זה 730? אנחנו נתקלנו בקנסות יותר גבוהים.

יותר גבוה מ-730. הנמוך, שזה ג', זה 375? יש גם ז', שזה 320. יש גם עבירות קנס על חניה, שזה מעל. זה בצו העיריות. זה צו אחר. זה בצו התעבורה. תעבורה היא לא בחוק עזר עירוני? עבירות חניה כבר לא נקבעות בצווים האלה, זאת לאחר שבשנת 2002 שר התחבורה התקין את הצו הארצי. זה הצו המחייב. אנחנו לא מאפשרים לקבוע עבירות חניה חדשות בצווים האלה. כל מי שיש אצלו עבירת חניה צריך לפעול לפי הצו הארצי. האם יש שפה אחת לכל העיריות? האם בכל העיריות השילוט הוא בדרגה ב', או כל עיר רשאית לקבוע לעצמה איפה היא רוצה למקם את גובה הקנס שלה? נקודת המוצא לבדיקה שלנו היא השונות בשלטון המקומי. כל אחת מהרשויות הוסמכה להתקין בתחומה חוק עזר בשילוט או בתחום אחר, וזה מתוך הנחת מוצא שהרשות המקומית יודעת להסדיר את הנושאים האלה בצורה שמתאימה לה, בצורה שמתאימה לאפיון המיוחד של הרשות. זה בא לידי ביטוי באופן שבו העבירה מנוסחת, בסייגים, בגובה הקנס. יכול להיות שחומרת העבירה ברשות אחת שונה מרשות אחרת. משרד הפנים לא מתערב ולא מכוון לשפה אחת לכל העיריות? אנחנו לא מכוונים לשפה אחידה ברשויות המקומיות. רק במדרג יש שלוש אפשרויות. כשהוחלף חוק העזר בנושא שילוט בעיר,

מרגע שגילינו את זה עשינו את התהליכים כדי לתקן את הצו הארצי כך שיופיע בו חוק העזר הנוכחי.

שאין לנו חוק עזר

קנסות על עצם השילוט, אנחנו במקרים בודדים יחסית עושים את זה דרך חוק עזר אחר.

אלא בהתראה ובדרישת הסרה של שילוט מפר. או בתביעה. התביעה היא רק תביעה אזרחית. אין לי סמכות לתביעה פלילית אם לא הוצאתי קנס. אנחנו יודעים שאפשר להמיר חוק עזר עירוני בברירת קנס. לכם אין את הבסיס של חוק העזר. האם לא צריך בסיס של חוק עזר מאושר וקיים? חוק העזר מאושר וקיים. הוא כולל בתוכו איסורים. כשהחלפנו את חוק העזר זה היה דרך מועצת העיר, משרדי הממשלה והפרסום ברשומות - לא הגיע אחריו תיקון לצו עבירות הקנס. כשנוצרת בעיה גדולה סביב שילוט מסוים, מנסים ללכת בדרך אחרת - היא לא דרך המלך - ולהגיש התראה מכוח חוק עזר אחר. חוק העזר קיים משנת 2003, רק לא צורפו לו הסכומים. העבירה קיימת, רק את לא יכולה להפעיל אותה. אנחנו היום רוצים להכניס בתוך חוק העזר הזה את עבירות הקנס שאנחנו רוצים, את הסכום שאנחנו רוצים להשית על האנשים. מבדיקה מאוד מקדמית שלי בכמה רשויות מקומיות אחרות באותו נושא, עולה שהקנס שמוטל הוא 475 שקלים. אני

מבקשת פה משהו שהוא חריג בנוף, לפי מה שאני יודעת. ישנן הנחיות שיצאו מטעם משרד המשפטים בשנת 2009 בנוגע לדירוג קנסות.

אני מדבר על התופעה. יש שילוט על עצים, על עמודי

כשבעל עסק מחליט שהוא מוציא חמור עם פרסום לאמצע המדרכה כך שאימא עם עגלת תינוק צריכה עכשיו להתפתל

קשה מאוד לקבוע את זה.

הם נמצאים ליד מתנ"סים, מרכזים של גמלאים, מרכזי קשישים. הם נועדו בדיוק לשימושים של דירה

לא רואים בדברים האלה מקור הכנסה.

ואדום-לבן כן יש? קנסות חניה הן ממש על אדום-לבן, על "דאבל פארקינג", על חניה בניגוד לשילוט, על עבירות אמיתיות. התחום הזה של חוק עזר לשילוט הוא טיפה חריג בתחום של עבירות הקנס. בדרך כלל בעבירות הקנס אנחנו מאוד מאוד מקפידים שהדברים יהיו מאוד

כי מגיע פקח, העבירה צריכה להיות לו מאוד ברורה. הוא נותן קנס של 300 שקל. אם מישהו חונה באדום-לבן, רואים את זה בעיניים,

ברור שהכוונה היא שלא ישימו שלטים שמפריעים,

החשש שעולה הוא מזה שיגבילו על סמך תוכן. אני מניחה שהפרשנות של העירייה מאוד מאוד זהירה, מאוד קפדנית בעניין הזה.

רענונים שבועיים. העבירות תמיד מצולמות לפני שניתן

בדיוק כמו אותו צעצוע ילדים שאין לו "און-אוף". השלט ברישיון. רק הרמקול לא? שלט ברישיון הוא שלט ברישיון. הוא יעמוד בתנאי החוק ויישאר. אם הוא יוסיף על זה איזה רמקול, העבירה תהיה על השלט או על מפגע של רעש? זה שינוי מתנאי הרישיון.

אני מדברת על שלט שלא ברישיון. אז תטילי על השלט. אני לא מבין מה זה ריח. הטכנולוגיה מתקדמת כל כך מהר, אני לא יודעת מה יהיה. אני לא אספיק לתקן את החוק שלי אחרי הטכנולוגיה, אז מראש - - אנחנו צריכים שיהיה תוכן מאחורי כל מילה. אנחנו מחוקקים חקיקה מתוקנת, אנחנו לא מחוקקים חקיקה שאין מאחוריה דברים. העבירה קבועה בחוק העזר, זה לא שהוועדה עכשיו משנה אותה. אנחנו לא יכולים להיכנס עכשיו לתוך הנוסח הזה ולתקן אותו, אנחנו רק קובעים אם אנחנו מטילים על זה קנס או לא, זה מה שהוועדה מאשרת. יכול להיות שבעל השילוט והרישיון אינו שומר

השלט כמו שצריך כך שיש ריח רע, עובש וכיוצא בזה. יכול להיות שזה מסוג המקרים שייפלו פה. אדם שמחזיק ברישיון כדין לא ייכנס בעבירה הקודמת, הוא ייכנס פה אם השילוט גורם לריח. זה קצת מוגזם. אני לא חושב שזה מוגזם אם זה קורה. צריך להביא דוגמאות. גם הרעש וגם הריח הן דוגמאות פרטיות לסוגי מטרדים אפשריים. המטרד יכול להיות הפרעה במעבר הציבורי, המטרד יכול להיות הסתרה של תמרור, המטרד גם יכול להיות אם הצמידו לו רמקול, או הפכו מקרר ישן לשלט והוא מסריח. הדוגמאות והיצירתיות האנושית הן רבות. אז זה בגלל המקרר, לא בגלל השלט. זה לא פרסום. אנחנו מדברים על שילוט, אנחנו לא מדברים על מפגעי תעבורה. בחוק הזה יש הרבה סעיפים. לכל אחד יש את המקום שלו. אנחנו רוצים חקיקה עם הסבר מאחוריה, אנחנו לא רוצים להגיד סתם מילים, כי מחר עוד מישהו יכתוב בעיתון על מה שכנסת ישראל מחוקקת. לפעמים לוקחים חוקי עזר ומראים שהם על דברים ארכאיים, על דברים שהם לא מציאותיים. יש כל מיני דברים מאוד משונים בחוקי עזר עתיקים. אם אנחנו היום מדברים על עבירות קנס, זה משהו שהוא בין כה וכה נמצא. הדגש על מטרד הוא בחוק עזר של מטרד, הוא לאו דווקא בגלל השילוט. אתם תמיד יכולים להגיע אליו בגלל המטרד, לא בגלל השילוט.

מדובר בשלט, כפי שגם אמר שחר, שהוא כן ברישיון, שעצם העמדתו ועצם קיומו הוא לא בעייתי, רק יש לו תופעת לוואי. אתם יכולים גם לקנוס אם קרה משהו לשלט. שלא יהיה פתח להתעמרות. אבל שיהיה עם היגיון. אני רוצה להבין מה זה ריח. אנחנו לא יכולים להשתמש בקנסות לצורך התעמרות, כי מיד תעלה טענה של אכיפה בררנית שבתי משפט מקשיבים לה ומתייחסים אליה. אנחנו רוצים הסבר הגיוני. זה חוק העזר שלנו, כך הוא מנוסח ואושר בשנת 2003. כשיש לי סעיף בחוק עזר ייעודי שמתעסק בשילוט, אני מחויבת לגשת אליו מדרך המלך. הוא קודם כל שלט, אחר כך מפגע. אני לא יכולה ללכת הפוך - לראות בו קודם כל מפגע, אחר כך שלט. זה יכול להיות שלט שהפר את תנאי הרישיון שלו, זה יכול להיות שלט בלי רישיון בכלל,

ככה מחייבת אותי ההלכה הפסוקה, ככה מחייבת אותי התפישה המשפטית של העולם הפלילי. שלט שנהפך למפגע הוא מפגע, הוא לא שלט. את לא צריכה להוכיח שהוא לא עומד בתנאי השילוט, את יכולה להגיד שהוא מפגע. הדוגמה של שלט על עמוד חשמל היא דוגמה של שלט ללא רישיון. זה מתחיל בזה. הם צריכים להגיע אליו בגלל שהוא שלט. לא תוקפים את השלט הזה בגלל שהוא מפגע, בגלל שהוא גורם לרעש או לריח, תוקפים אותו בגלל שהוא שלט ללא רישיון. נניח שאותו שלט שאת מדברת עליו הוא כן ברישיון, רק הוסיפו לו אלמנטים אחרים. יכול להיות שיש איזו שהיא דרך איך לעשות את זה. מכיוון שאתם אומרים שחוק העזר הוא הניסוח, אז אני אתעלם מהריח, אני ארצה להבין שהוא נקבע בגלל הרעש שהוא עושה, בגלל המטרד או בגלל המפגע לרבים. הרעש והריח אלה דוגמאות פרטניות לסוגי מטרדים. אם הוועדה תחריג לי אותם ביום שאני אצטרך להתמודד איתם באיזה שהוא מישור פלילי, יאמרו לי שזה כבר לא בסמכותי, ואז אני נשארת מול שוקת שבורה. את מסבירה לי איך תתמודדי אם יהיה. אני אומר לך מה יהיה. גם אני רוצה לתת לך את האפשרות, רק את לא נותנת לי בסיס לאפשרות. לא נתווכח. כנראה שב-2003 לא היית, את לא יודעת מה עמד מאחורי כוונת המחוקק בחוק העזר. הסעיף הבא שהם מבקשים זה סעיף 21 לחוק העזר. הוא מדבר על זה שאסור לאדם להסיר, לקלקל, לקשקש, לקרוע שלט שנמצא על מתקן פרסום עירוני. זה נועד להתמודד עם ונדליזם. גם זה 475 שקלים קנס. הקנס הזה נמצא בשילוט? כן. זה לא בשמירה על הסדר ועל הרכוש העירוני? יכולות לזה עוד אכסניות.

העובדה שיש סעיף כללי יותר בחוק אחר וסעיף שהוא ספציפי לשילוט היא לא בהכרח דבר רע. זה אומר שעל שילוט אפשר לתת קנס של 475 שקלים. יכול להיות שעל השחתת ספסל אני אטיל קנס הרבה יותר גבוה. אתה צודק, אני לא רואה את זה כדבר רע.

יותר, יכולה להיות בהם תדירות יותר גבוהה. הסעיף הזה אומר שהדבר הזה הוא מפגע. זו עוד סיבה לסעיף הספציפי הזה. לא מדובר על מפגע, מדובר שיש שלט על לוח מודעות עירוני ומישהו בא ותלש.

זו פגיעה בחזות של העיר. יש סעיף בחוק העזר למי שפוגע בכל מתקן. אם הוא יפגע בלוח המודעות עצמו, הוא יקבל קנס מכוח הסעיף הזה? אנחנו מדברים על המודעה עצמה.

לכך שגם פגיעה בשלט או במודעה עירונית היא חמורה בפני עצמה. הליך הפרסום בלוחות המודעות העירוניים הוא הליך שמוסדר באותו חוק עזר של שילוט. איזה שהוא גורם עבר הליך מסודר, קיבל את האישור לתלות מודעה, או תלו עבורו את המודעה, כאשר בא אדם אחר,

לא מתחרה, סתם מישהו משועמם והשחית את זה. הוא פגע בכל ההליך הציבורי המסודר שעשינו, וגם גרם למישהו אחר איזה שהוא נזק. נעבור הלאה. מה יש לנו עוד? הדבקת מודעות, סעיף 22. אסור לפרסם או לגרום לפרסום הודעה על מתקן פרסום עירוני, אלא אם כן זה עובד העירייה או מישהו שהוסמך. זה הצד של אותו מטבע. אמרתם שיש הרבה מקומות שאפשר לפרסם. יש שני סוגים. יש סוג אחד למי שרוצה דרך קבלן עירוני או דרך גופי העירייה לפרסם. סוג שני זה הלוחות השכונתיים, שזה מיועד למטרה אחרת. אלו שתי ישויות שונות. אין הבדל בין הסעיף הזה לבין אדם שתולה מודעה לא על לוח מודעות עירוני. מבחינת רמת הקנס?

יכול להשתמש בסעיף 22(ב) ובסעיף 2(א). הן כולן עבירות שתוקפות את אותו הליך ציבורי סדור של פרסום מודעות. אנחנו לא חושבים שיש סיבה להבדיל ביניהן בחומרה. מי שמפרסם מודעה על גבי לוח מודעה

ללא תשלום אגרה, בלי אישור של פקיד שהוסמך לכך, אפשר להשתמש כנגדו גם בסעיף 22(ב) וגם בסעיף 2(א). אם תשתמשי ב-2(א), יבוא מישהו מבית משפט ויגיד שזה לא הסעיף הנכון? 2(א) נועד בצורה כוללת יותר לרחבי העיר. כשיש לי סעיף ספציפי ללוחות מודעות, אני מחויבת להשתמש בו. אם פקח ישתמש בסעיף 2(א) על עבירה של תליית מודעות על לוח מודעות עירוני, מישהו יוכל לבוא ולהגיד שזה לא הסעיף הנכון, שזה לא סעיף 2(א), שזה צריך היה להיות סעיף 22(ב)? הוא יוכל לזכות במשפט? מבחינת סדר הדין הפלילי, אם יש לי סעיף עבירה ספציפי, אני מחויבת להשתמש בו. אם תעלה הטענה, אנחנו נבקש לתקן את הסעיף, כי גובה הקנס בשני הסעיפים זהה. אנחנו גם חושבים שראוי להתייחס לזה באותה רמת חומרה, כי כך או אחרת אתה מפר את ההליך

אין שינוי במדיניות העירייה - - למרות שנראה ש-2(א) מדבר על שילוט, 22(ב) מדבר על פרסום מודעה. אני לא נכנסתי לזה, אבל זה בטוח לא אותו דבר. הגודל של השלט קובע אם זה שלט או מודעה? שילוט זה גם שלט וגם מודעה.

לשלט

דיברנו גם על המודעות שלא קשורות לעסק. אני מסביר את מה שחוק העזר קובע. יש הבדל בין שלט למודעה.

לא יהיה על לוח מודעות. על לוח מודעות יהיו מודעות. שלט יכול להיות מחומרים שונים, בגדלים הרבה יותר גדולים ממודעה. למודעה יש גודל מקסימאלי. שלט לא חייב להיות

ב-8(א) הוחרג שילוט. ב-2(א) זה לפי העניין. אין שלט אבל. אם אתם מחריגים מודעות, לא היה צורך בסעיף הזה. אתם כן מתייחסים למודעות כמו ב-2(א). 2(א) הוא סעיף כללי,

אז למה צריך להחריג מודעות בתוך רכב? אם אתה מגדיר ששילוט זה רק משהו שהוא מסחרי - - שילוט זה הכל. דיברתי על שלט. כל ההחרגות שלכם הן על מודעות. שילוט כולל מודעות? ההגדרה של שילוט היא שלט או מודעה. כתוב שלט או מודעה. אם כך, אין הבדל בין שלט למודעה. אני לא אמרתי שיש הבדל בין שניהם. סיימנו את חוק העזר של השילוט, אנחנו עוברים לחוק העזר האחרון - מניעת מפגעים לשמירת הסדר והניקיון,

בסעיף הראשון שמבקשים קבועה להם כבר היום עבירה. סעיף 7(ה) מדבר על איסור זריקת אשפה או לכלוך. היום העבירה שם היא קנס של 320 שקלים. זה כולל כל מיני סוגים של זריקת אשפה.

מאיזו שנה זה? זה מ-82, אלא אם כן היה תיקון מאוחר יותר. החוק הקיים הוא מ-82. ב-82 כבר היו עבירות קנס? היום כל הסוגים של ההשלכה, של הזריקה של פסולת הם קנס של 320. עכשיו הם מבקשים לעשות מדרג כך שפסולת בניין 730 שקלים, אשפת צמחים 475 שקלים, ואשפה, זבל, נייר, ארגז או חפץ אחר 320 שקלים. ואם הכל מעורבב? אני מבין שפסולת בניין זו תופעה שיש אותה, צריך להילחם בה, אבל למה אשפת צמחים? אני נצמדת לחוברת הנחיות שהוציא משרד המשפטים בנושא בשנת 2009. דרגת קנס א' תחול על פסולת בניין, פגרים של בעלי חיים וגרוטאות רכב, דרגת קנס ב' תחול לגבי השלכת פסולת צמחים, כאשר הדרגה הנמוכה תחול לגבי השלכת פסולת ביתית.

המשפטים, מפעם לפעם אתם מוציאים הנחיות על מדרג קנסות? אני לא יכולה להגיד שמפעם לפעם. זה דבר שקורה כשנעשית איזו שהיא עבודה במסגרת מדריך כללי שמבקש להנחות את הרשויות המקומיות. כשראו שיש שאלות שחוזרות ונשנות, ניסו לעשות איזה יישור קו. מאז, לדעתי, זה לא חודש. רק על עבירות של השלכת אשפה ולכלוך, או גם על עוד עבירות? זה כולל איזה שהן הנחיות כלליות ברמת איך להתייחס - - לא ידעתי שיש הנחיה של משרד המשפטים בעניין הזה. יש חוברת שכוללת הנחיות כלליות איך להתייחס לסוגי העבירות באופן מאוד כללי. בנושא של הפסולת ירדו לפירוט. מאיזו שנה החוברת? מ-2009. אני אבקש ממשרד המשפטים לשלוח לנו את זה. כשעיריית חיפה באה לבקש להעלות את הקנס על עשיית צרכים של בעלי חיים, היא התחילה להסביר שיש לה פקחים,

יש דברים שכן היה רצון לעשות איזו שהיא הנחיה כללית. כמובן מדובר על המקסימום. אם עירייה בוחרת לתת פחות, זה נתון לבחירתה. לפעמים אנחנו אומרים: על עבירה כזאת וכזאת זה

זו המלצה בלבד. כמה קנסות נתתם ב-2016,2017 בנושא של איסור זריקת אשפה או לכלוך? חלק מהבעיה עם עבירות הפסולת, בעיקר פסולת בניין ופסולת צמחים, זה היכולת להוכיח מי האחראי להן,

הצלחנו שתהיה מכולת פינוי לפסולת בניין, אבל גם אז יש פספוסים.

מבצעים בתקופות שהן יותר ברוכות בשיפוצים, כמו תקופות הקיץ או סביב חגים גדולים.

יש לי סטטיסטיקה רק מ-2014. משום מה השארתי את הסטטיסטיקה העדכנית במשרד. כמה היה ב-2014? עמדנו על סדר גודל של 240 קנסות על השלכת פסולת כללית. פסולת בניין עמדה על 150. סעיף 7(ז).

בפגרי בעלי חיים.

זה פתח למזיקים רבים אחרים.

יש כאלה שבוחרים לזרוק את הפגר ברחוב. אנחנו רוצים להתייחס לזה בחומרה הגבוהה. מבקשים להעלות את זה

סעיף 12: זיהום מיקום ציבורי. הכוונה לגללי כלבים.

כתבו פה בעלי חיים, לא רק כלבים.

שבדרך כלל אפשר לאסוף אחריו הוא כלב. אני מניח שבסטטיסטיקה שלכם זו